בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה המסדרת.

אני רוצה להגיד שהיום הכול מוסכם, לא כמו בדיון הקודם. הישיבה הזאת היא אחרי דיון מוקדם ביני לבין מיקי זוהר. הכוונה היא גם למלא התחייבויות שהתחייבנו ביום פיזור הכנסת וקיבלו ביטוי בחוק וגם דברים שכרגע מצריכים טיפול דחוף. אני רוצה להקדים שני נושאים. אחד, זה הנושא של סל התרופות. כיוון שאנחנו בוועדה המסדרת עשינו מעקב לפני פיזור הכנסת, אז אנחנו ממשיכים לעשות מעקב באופן שוטף. דיברתי אתמול עם שאול מרידור, ראש אגף התקציבים ודיברתי אתמול וגם היום עם משה בר-סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות. אני מבין שזה בדרך הנכונה להתכנס ל-500 מיליון שקלים תוספת. זה עוד לא סופי, אבל זה עוד לא סופי. יש עוד מספר ימים לסיים את זה. אנחנו נמשיך את המעקב עד שזה יסתיים בסוף החודש בתוספת של 500 מיליון שקלים. זה דבר ראשון שהולך כרגע בכיוון הנכון. בנושא השני יש התנהלות כבר מספר ימים וביקשתי גם מירדנה לפנות למזכיר הממשלה. יש העברות של 1.4 מיליארד שקלים שאמורות להגיע אחרי ועדת הסכמות לוועדת הכספים. אנחנו מחכים. הפרוצדורה היא שמזכיר הממשלה יבצע את הפנייה. כבר אתמול ביקשתי שאם הפנייה היא על דעת משרד ראש הממשלה אז שהיא תתבצע. אני יודע שיש הרבה לחץ בנושא הזה,

העברות שהן העברות חברתיות במהות שלהן וגורמים שונים. כרגע זה לפתחו של מזכיר הממשלה.

אני מבקש לפנות אליו עוד פעם היום ולהבין למה זה מתעכב. אנחנו נפנה. זה כולל את ההעברות לתחבורה הציבורית? זה כולל גם העברות. אנחנו התעכבנו בגלל זה. אני אומר, זה כולל גם העברות.

זה כולל גם העברות. איפה זה עומד? מי תוקע את זה? אנחנו כחברי כנסת לא יודעים איפה זה עומד.

הפרוצדורה צריכה לעבור דרך מזכיר הממשלה. אנחנו כבר פנינו אתמול למזכיר הממשלה ועדיין לא נחתם. ביקשתי עכשיו מירדנה שתפנה שוב למזכיר הממשלה. אנחנו לא רוצים לעכב דברים שלא צריך לעכב. אני מקווה שמזכיר הממשלה יבצע את הפנייה כי אנחנו פה בלחץ עד סוף השנה. גם אתמול קארין אלהרר פנתה אלי בנושא של העברות שקשורות למשרד הרווחה. זה אותן העברות שנמצאות בתוך המערך הזה.

אנחנו מחכים לחתימה של מזכיר הממשלה ואז זה יגיע אלי ולמיקי. ברגע שזה יגיע, זה כולל הדרישה למה יועבר? אנחנו נעודכן באותו זמן כדי לדעת? לא, זה עובר לוועדת הסכמות ולא לוועדה מסדרת. אחרי ועדת הסכמות זה עובר לוועדת הכספים לדיון מסודר. אז אנחנו צריכים לברר. אנחנו נרצה לדעת, כי יש נושאים שבאמת תקועים.

זה יעבור בצורה מסודרת לוועדת הכספים. יש לכם חברים בוועדת הכספים וכל חבר כנסת יכול להגיע לוועדת הכספים. קודם כל, שזה ישתחרר לדיון ענייני. אלה שני הדברים שרציתי לציין לפני סדר היום. לגבי בקשות הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק. מדובר בשלוש הצעות חוק שהממשלה מבקשת, לאור העובדה שהיא לא נערכה לקיום למועד שהם צריכים להיכנס לתוקף שזה סוף חודש זה, אחד מהם זה 9 לינואר. באופן כללי, כן היינו רוצים שהצעות החוק ייכנסו לתוקף ולא יידחו, אבל אנחנו גם לא רוצים לייצר מצב בלתי אפשרי שיש תקנות שאי-אפשר לקיים אותן בגלל חוסר היערכות. אני מבקש שתהיה התייחסות לנושא הזה לפני שנצביע. יש פה מישהו ממשרד התחבורה? עדכנתי את השר שיידע. נציג משרד המשפטים, בבקשה. אני יועצת לשר המשפטים. בעצם, הבקשה שלנו היא לקצר את תקופת ההנחה של הצעת חוק שירותי תשלום. זה בעצם חוק שמסדיר את מערכת היחסים החוזית בין נותן שירות התשלום לבין המשלם ובין נותן שירות לתשלום לבין המוטב. הוא אמור להיכנס לתוקף ב-9.1. הוא בעצם חל על כל נותני שירותי התשלום במדינה. הוא חל על כל נותני שירותי התשלום. זה כולל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, מסומני תשלומים וכדומה. כבר בעת חקיקת החוק נלקח בחשבון שתקופת ההיערכות לא תספיק ולכן ניתנה הסמכות לחוק להאריך את מועד התחילה בשישה חודשים פעמיים באישור ועדת הכלכלה. מכיוון שאין ועדת כלכלה, אנחנו קצת מתקשים כרגע לעשות את זה. לאחרונה קיבלנו פניות מאיגוד הבנקים, מבנקים שונים, מחברת "פייפל", שנתמכו על-ידי בנק ישראל, שהם לא מצליחים לעשות את כל ההתאמות הנדרשות לצורך ההיערכות לכניסה לתוקף. לכן הגורמים המקצועיים במשרד וכאמור גם בנק ישראל השתכנעו שיש מקום לדחות את מועד התחילה בתשעה חודשים. מתי חוקק החוק? החוק פורסם ב-9.1.2019. כבר היו שתי הארכות? לא, עוד לא. זאת הארכה ראשונה. ההארכות מותנות באישור ועדת הכלכלה. אין לנו כרגע ועדת כלכלה ולכן אנחנו מבקשים לעשות את זה בחקיקה ראשית. זה הנושא הראשון. בהיעדר נציג של משרד התחבורה, אני מציע שהיועץ המשפטי של ועדת הכלכלה יציג את שני הנושאים. עורך דין איתי עצמון. אני היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה. בהיעדרו של נציג משרד התחבורה, אני רק אסביר בקצרה על מה מדובר בשתי הצעות החוק. הצעה ראשונה היא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, מספר 120, תיקון. מדובר ברפורמה בענף מוניות השירות שאושרה בוועדת הכלכלה ונכנסה לתוקף בפברואר 2018. אני אגיד בתמצית שהמטרה שלה היתה לפתוח את ענף מוניות השירות לתחרות. לפי מה שהבנתי, המשרד החל בהוצאת מכרזים ובפתיחה בהליך התחרותי לבחירת בעלי הרישיונות החדשים. כיוון שלא כל ההליכים הסתיימו. לכן יש צורך להאריך את תוקפה של הוראת המעבר, שבעצם נתנה תוקף לרישיונות שהיו בתוקף לפני תחילת הרפורמה. הרישיונות האלה בתוקף עד ה-31.12 השנה. המשרד מבקש להאריך את התוקף שלהן בשנה נוספת כך שיהיו בתוקף עד 31.12.20. . למה לקח להם כל-כך הרבה זמן?

מכרזים. אלה הליכים שאין לי מידע לגביהם. למה שנה ולא חצי שנה? אני לא הייתי בהליך גיבוש הצעת החוק. ההארכה היא כדי למנוע פגיעה בנותני השירות הנוכחיים. המטרה היא לאפשר רציפות בשירות של בעלי רישיונות להפעלת מוניות השירות. יש מקומות שבהם לא נבחרו עדיין בעלי רישיונות חדשים. זה עובר אחרי קריאה שנייה לוועדת הכספים. בוועדה אפשר להבין אם אפשר לעשות שינוי ולקצר את הזמן. הנושא השני עניינו הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6). גם כאן מדובר בדחייה של מועד שנקבע בחוק. באופן כללי, החוק הוא חוק מקיף מאוד שנדון בוועדת הכלכלה ארוכות ומסדיר שורה של ענפים בענף הרכב, בהם יבוא רכב, מוסכים, ייצוא רכב וכדומה. החוק נכנס לתוקף באוקטובר 2016. ההסדרה נקבעה בצווי פיקוח שהם מעין חקיקת חירום ובהוראות נוהל של משרד התחבורה. החוק והתקנות לפיו בעצם אמורים להחליף את צווי הפיקוח ואת הוראות הנוהל, אלא שהמשרד לא השלים את עבודת הכנת חקיקת המשנה שאמורה להחליף את צווי הפיקוח. לכן הממשלה מבקשת להאריך את תוקפם של הצווים האלה כדי למנוע לקונה משפטית בהסדרה של התחומים. אתה זוכר עוד כמה חקיקות משנה אמורות להיות במסגרת החוק הזה? לפי מה שאני יודע, יש כמה וכמה סטים של תקנות. אני לא יודע מה המספר המדויק. לפי מה שאמר משרד התחבורה, הם עד עכשיו עשו רק שבע תקנות מתוך הרבה מאוד תקנות. מי יודע עד מתי נמשיך עם הדבר הזה? נכון, זאת שאלה נכונה. אני מניח שאם ועדת הכספים תדון בהצעת החוק, היא תבחן האם המועד שהמשרד הציע הוא נכון או לא נכון. המשרד הציע להשאיר בתוקף את צווי הפיקוח עד ה-30.6. אני יכול להגיד לך, חברי, בוועדת

בכנסת העשרים יש מחקר ויש נתונים שיש עשרות חוקים שלא נכנסו לתוקף בגלל שאין תקנות. זה חוסר תפקוד של הממשלה. כנראה שכל המדינה ב"הולד". אם לא היה מצב שזה היה בהסכמה, היינו מתנגדים ומקיימים דיון. מכיוון שהגיעו כאן להסכמות

אתם תוכלו בוועדת הכספים תבדוק אם אפשר לקצר את התהליך. עכשיו זה רק

תודה רבה. נציגת השר, מה מהות החוק שאתם רוצים את ההארכה שלו, חוק שירותי תשלום? החוק בעצם מסדיר מחדש את כל מערך שירותי תשלום. הוא מבטל את חוק כרטיסי חיוב ומטיל כל מיני חובות חדשות על הבנקים. זה חוק שכבר חוקק. אני אתן לכם כמה דוגמאות למה הבנקים לא מצליחים להיערך. למשל, הוא משנה את כל חוזי העובר ושב עם לקוחות חדשים. מטילים כל מיני חובות חדשות על הבנקים לטובת הגנות על הצרכנים.

הוא יוצר כלי חדש של הקפאת אמצעי תשלום וזה מצריך פיתוח טכני מחשובי אצל חברות האשראי. כבר ידענו שתהיה כנראה בעיה עם ההיערכות. יש כל מיני פיתוחים שנדרשים. היינו שמחים לא להיות בדיון הזה ולא להצביע על ההארכה אבל אני חושב שהאחריות מחייבת לא לייצר מצב שיהיה חוק שאי-אפשר ליישם אותו. פה אנחנו מצביעים בעצם על הקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות. זה יעבור לוועדת הכספים שתדון בחוק. צריך להגיד שזה חריג שמאשרים פטור בשלוש הקריאות. אנחנו בסיטואציה חריגה. כלל, ועדת הכנסת משתדלת מאוד לתת פטור מקריאה ראשונה. אם צריך גם לקריאה שנייה, היא תתכנס בנפרד ותחליט. אני אומר לפרוטוקול את הצעת החוק: הצ"ח לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2019

צריך להצביע בנפרד. מי בעד הצעת

הצבעה בעד - רוב נגד אין נמנעים - אין הצעת החוק התקבלה. אושר פה אחד. כעת מצביעים על הצ"ח רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2019

(דחיית מועד התחילה) (מ/1291)

מי בעד?

הצבעה בעד - רוב נגד אין נמנעים - אין הצעת החוק התקבלה.

הצעה שלישית הצ"ח שירותי תשלום (תיקון) (דחיית מועד התחילה) (מ/1291)

מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד - רוב נגד אין נמנעים - אין הצעת החוק התקבלה. אושר. קביעת ועדה לפי חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)- מס' 4 - הוראת שעה - צו בעניין מכוני בקרה הנושא הבא: קביעת ועדה לפי חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)- מס' 4 - הוראת שעה - צו בעניין מכוני בקרה כפי שתוקן

התש"ף-2019. ביום הפיזור קבענו שבהיעדר ועדת הפנים שמוסמכת לדון בנושא, הוועדה שתהיה מוסמכת תהיה הוועדה המיוחדת או ועדת הכספים. בעצה אחת עם מיקי אנחנו מציעים שזאת תהיה ועדת הכספים. מישהו רוצה להסביר את הנושא? אני סגנית ראש מטה הדיור במשרד האוצר. בחוק התכנון והבנייה נעשתה רפורמה. בעקבות דו"ח ועדת זיילר בעניין אסון ורסאי, למי שזוכר, הוחלט להקים מכוני בקרה שמוסיפים בדיקה נוספת להיתרי הבניה ובודקים את תכן הבנייה ועושים בקרה לאחר מכן על תכן הבנייה. כל הבדיקות האלה הן שינוי מאוד דרמטי בשוק הנדל"ן. בעצם יצרנו איזו אבחנה בין מגורים עד 29 מטר שאמורים לעבור בפלח הראשון ולעבור את התהליך החדש, לבין שאר סוגי היתרי הבניה של תעשייה,

מלונאות, מגורים מעל 29 מטר וכדומה. מה זה 29 מטר? אני לא מכירה דירה של 29 מטר. מדובר על גובה. זה עד 9 קומות. אנחנו ערוכים להיכנס עם הפלח הראשון. הדבר הזה כולל תקנות, מפרטים, בקרים שאנחנו מכניסים לתוך מכוני הבקרה, שבעצם מקבלים הרשאה מהמדינה, מכיבוי אש ומהג"א. כל יתר סוגי המבנים אנחנו עדיין לא ערוכים איתם. האמת שברמה המקצועית אנחנו לא חושבים שזה נכון להכניס את הכול בפול אחד. השוק צריך ללמוד את הדבר החדש. צריך לראות שזה עובד נכון ולאחר מכן, בצורה מדורגת, להכניס את יתר סוגי ההיתרים. על-מנת לדחות את יתר סוגי ההיתרים שר האוצר יכול לחתום בצו, הוא צריך אישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה. מאחר ואין ועדת פנים ולא הצליחו להקים אותה עבורנו לצורך הנושא הזה, בחוק לפיזור הכנסת הצבעתם על זה שאתם מסכימים שבכנסת הזאת הדיון יוכל להיות או בוועדת כספים או בוועדה אחרת מסוימת שתוקם לעניין. הדבר הזה אמור להיכנס ב-1.1.20. אנחנו חייבים לסיים את כל המהלך של דיון וחתימה על הצו לפני כן. אנחנו גם ביקשנו שזה יהיה בוועדת כספים, רק כדי שנוכל לקדם את זה כמה שיותר מהר. למה צריך את זה, את מכוני הבקרה?

מעבר לזה שזה מוסיף עוד שלב עוד בירוקרטיה וכן הלאה. זאת שאלה במקומה. לצורך העניין, זאת כבר חקיקה שנעשתה ואושרה. מכוני הבקרה הוקמו, דוח ועדת זיילר אחרי אסון ורסאי - - - דה-פקטו, אנחנו מאשרים את הדחייה וזה מתכתב עם השאלה שלך. כנראה שהשאלה במקום. במסגרת דוח ועדת זיילר, לאחר אסון ורסאי וקרס אולם האירועים בירושלים, הוועדה דנה והגיעה למסקנה שלא בודקים מספיק את תכן הבנייה.

אין בתוך המערך הזה מישהו שבודק האם המבנה נבנה כמו שצריך. אין גם בקרות אחר-כך, תוך כדי הבנייה, לראות שבאמת בונים כמו שצריך. הוחלט להקים מכוני בקרה שהם יעשו את התהליך הזה. יש צפי מתי זה יקרה? לגבי המבנים עד 9 קומות - - - אלה מכוני בקרה פרטיים?

הכי דומה זה הטסטים של הרכב. כלומר, 70 שנה אנחנו בונים בלי טסט לבניין. זה מאגד את כל הבקרה כמו כיבוי אש, בטיחות. זה נכון שלצד הבדיקה הנוספת שלא היתה עד היום, נקבע גם מעין שולחן עגול. אתה אמור להגיע לשולחן עגול אחד ובמקום להגיע לכל גורם מאשר בנפרד, הם אמורים לאשר יחד.

גם בעניין הזה, הגורמים המאשרים שכרגע יש לנו הם רק לטובת מגורים עד 9 קומות.

במלונאות אין היום את הגורמים המאשרים שמאושרים למלונאות. זה תהליכים שאנחנו צריכים לעבור. צריך להכשיר אנשים, לראות שבאמת אפשר להעביר את זה מגורמים מאשרים של המדינה לטובת גורמים פרטיים. אלה תהליכים שצריך לעבור.

אנחנו חושבים ברמה המקצועית שאסור שכל ההיתרים בבת אחת יעברו. זה שינוי מאוד דרמטי לשוק. אנחנו רוצים לעבור אותו פלח,

לראות שזה עובר ושאנחנו לא משתקים את כל שוק הנדל"ן. מתי זה אמור לקרות? לגבי מבנים עד 29 מטר, נכון לרגע זה, ככל שהכנסת לא היתה מתפזרת, זה היה נכנס ב-3.1.2020. אתם מבקשים דחייה.

החוק מפריד בין שני סוגים, מבנים עד 9 קומות וכל יתר סוגי ההיתרים. מבנים עד 29 קומות היה אמור להיכנס ב-3.1 וגם לא היינו מבקשים לגביהם דחייה. אנחנו ערוכים לזה והיינו רוצים לראות איך השוק מעכל את הדבר הזה. בשנה האחרונה זה היה באופן וולונטרי. לא כל-כך ניגשו לזה באופן וולונטרי. נכנסו 40 בקשות, אבל אנחנו ברמה המקצועית סמוכים על זה שזה יכול להיכנס. לאור פיזור הכנסת, על זה חל סעיף 38 ועל זה יש דחייה לשלושה חודשים שלא קשורה כרגע לדיון הזה. זה סעיף אחד בתוך החוק. הסעיף השני של החוק, שהוא כל יתר סוגי ההיתרים, לגביהם אנחנו רוצים לדחות את זה בשנתיים נוספות אבל לכל הפחות נבקש בשנה נוספת. על זה אנחנו צריכים דיון. בוועדה לא חל על זה סעיף 38. הדיון המהותי יהיה בוועדת הכספים. בעצם ההחלטה פה היא לא מהותית, אלא רק מעבירה את לוועדת הכספים. אנחנו מצביעים על הסמכת ועדת הכספים לדון בנושא הזה במקום ועדת הפנים.

נגד? הצבעה בעד - רוב נגד - אין נמנעים

קביעת ועדה לפי חוק העבירות המינהליות - מס' 26 - הוראת שעה, כפי שתוקן בסעיף 19 לחוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות), התש"ף- 2019 הנושא הבא: קביעת ועדה לפי חוק העבירות המינהליות - מס' 26 - הוראת שעה, כפי שתוקן בסעיף 19 לחוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות),

יש פה החלטה שאנחנו מעבירים את הסמכות מוועדת הפנים שעדיין לא קיימת, לוועדת הכספים. דרך אגב, ההצעה הקודמת היתה בעקבות הסתייגות של סגן השר איציק כהן. ההצעה הנוכחית היא הצעה של אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, הוועדה הזאת היא בעקבות ההסתייגות שהתקבלה והוכנסה לחוק פיזור הכנסת, הוראות מיוחדות. כפי שאמרת, זאת הצעה טכנית. אנחנו לא דנים במהות של ההצעה ובמהות של התיקון. אני מתפלא שגם להצעה טכנית כזאת הוזעקו - - - אין התנגדות. הוזעקו נציגי היועץ המשפטי והסגנים של קמניצר. בשעות הבוקר, בשעה 2 בבוקר, אחרי שסיכמנו כבר עם כל סיעות הבית על הקפאה למשך 5 שנים. אחרי זה הבנו ופורסם שתנועת רגבים, שגם הזעיקה היום חלק מחברי הכנסת לפה, שגם הזעיקה והגיעו לכנסת בעצמם ולצו על כמה מחברי הכנסת ששינו את דעתכם לצערנו. אתם ניסיתם לעשות מחטף בליל פיזור הכנסת. המחטף הזה לא עבד לכם, זה הכול. אנחנו מסכימים רק להקים ועדה. בוועדה לא ניתן לאשר שום דבר. הוועדה הזאת לא עוזרת לכם בשום דבר. - - לפחות המחטפים שלנו הם לטובת הציבור. ממש לטובה. החוק הזה הוא חוק חשוב של הממשלה שעבדו עליו בצורה יסודית. לא ישנה שום דבר, החוק הזה יישאר וכל ההקמה של הוועדה הזאת היא רק פלסתר. אני לא רוצה להתחיל לקרוא לסדר, אנחנו בדיון מסודר.

אדוני היושב-ראש, מאחר וזה דיון טכני ואמרתי לנציגים שנמצאים פה שזה דיון טכני. את הדיון העיקרי נעשה בוועדת הכספים הזמנית. במהות הדיון הוא לא פה אלא בוועדת הכספים. אם מישהו רוצה להתייחס, כמובן הוא יכול להתייחס פה. אני רוצה להתייחס. נאמר לי שהוקפצתי ממושב בצפון. אני יכול להגיד גם בתור מושב וגם בתור מישהו שעובר בגליל, אז כשאתה חוצה את הדרך מצומת שבע לעכו ואתה עובר את כל כבישי הצפון אני אומר את זה כאן לחבריי הירוקים, שחשוב להם לשמור על גליל ירוק - אז אתה רואה את כל החציבה ההרסנית בהרים, אתה רואה את הבנייה הפראות. ואז אתה אומר, חבר'ה, שנייה אחת. מה יהיה? עוד עשר שנים נתעורר וגמרנו והכול יהיה שטח בנוי? לא מדברים על האזור שלך. אופיר סופר (הבית היהודי - האיחוד הלאומי): זה שזאת קרקע אזרחית זה לא אומר שהיא מופקרת. היישוב שלך נבנה באזור שהוא אזור טבע. תעצור רגע. אני מבקש. אני מנסה להרגיל למשהו חדש. כל מי שרוצה יכול לדבר.

לתת לו לסיים, גם אם לא אוהבים מה שהוא אומר. אבי, אני מברך על הנוהל החדש. לא כל אחד צריך לאהוב את כל מה שהשני אומר. זה מה שיפה בכנסת. תנו לו לדבר. תרצה לדבר, ג'אבר, תדבר. צריך לזכור שבסוף לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. אם צריכים לעשות תיקונים בשביל להקל על הסיטואציות שנוצרו, בעיקר אני מדבר על סוגיית המושבים, אפשר לעשות את זה. מגזר שלם לא, אבל המושבים כן. אמרתי בעיקר, כי זאת הסוגיה הבוערת. אני כן חושב שצריך לייצר תכניות אב בבנייה בכפרים הערבים וגם בכפרים הדרוזיים כי יש שם בעיות של תכנון ופיתוח. אבל הגיע הזמן שתתחילו לשתף בעניין הזה, ולא לתקוע כמו בסיפור בג'דיידה מאכר ומקומות אחרים, שמסרבים לבנות בנייה רוויה ומסרבים להיכנס לסדר. השפכים כולם שגולשים לכנרת, שגולשים לנחלים, אלה דברים שהגיע הזמן לטפל בהם. גולשים לכנרת? אופיר סופר (הבית היהודי - האיחוד הלאומי): כן. אני רוצה לומר שזאת החלטה טובה. היא התקבלה בערב מרגש, אבל ההחלטה לדון מחדש בחוק שאולי כוונותיו טובות, אבל הביצוע לא מדתי גם במגזר הערבי שצריך לקבל זמן להתארגנות מחודשת. הממשלה משקיעה כספים אבל צריך לתת לזה זמן. כמובן שהמגזר צריך להתגייס לטובת העניין. גם במגזר שאני מכיר היטב, המגזר ההתיישבותי, זה חוצה סיעות. אני מאוד מקווה שכל סיעות הבית ייענו לאפשרות לייצר חוק מידתי. יתכן וצריך לשנות אותו, יתכן וצריך לשהות אותו, יתכן וצריך לבטל אותו, אבל לא יכול להיות שהאזרחים יהיו כפופים לשרירות לב בלתי מדתית. אני רוצה רק לומר שיהיה ברור שהאישור של ההקמה של הוועדה שתדון בזה - - - אנחנו לא מקימים ועדה. אנחנו בסך הכול עושים משהו טכני. לפי החוק שעבר אנחנו אומרים איפה שנאמר "ועדת פנים" לעניין זה נאמר "ועדת כספים", עד שיש ועדת פנים,

מרחיבים את סמכויות ועדת הכספים שתוכל לדון גם בנושא הזה יחד עם שלל הנושאים שיש כאן.

הדבר הזה הוא לא כדי לבטל את החוק, הוא לא כדי להקפיא את החוק. הוא כדי לדון בכל נושא שיעלה לגופו. המטרה היא לא שאין דין ואין דיין. סוף סוף הממשלה הגיעה אחרי עבודה מאוד קשה. החוק הזה חוקק כמעט לפני שנתיים. אתה מציב תנאים - - - ג'אבר, אני קורא אותך לסדר. ביקשתי משהו, תכבד. אנחנו כאן לא נאפשר לא להקפיא ולא לבטל את החוק אלא לדון בכל נושא לגופו בוועדת הכספים. חשוב שהדברים יהיו ברורים. החוק הזה הוא חוק שהממשלה תמכה בו ועבדה עליו מאוד קשה וצריך שיהיה סדר. אם יש בעיה מסוימת במגזר הערבי - אגב, לגבי המושבים והחקלאים יש חוק אחר שאני הגשתי ושצריך להגיש אותו מחדש, שמאפשר פתרונות גם לבנייה לצימרים ולדברים כאלה באחוז מהשטח החקלאי, כך שזה ייתר הרבה מהבעיות שיש במגזר ההתיישבותי שאלון שוסטר דיבר עליו. מה שבטוח, שצריך שיהיה סדר ולא שלא יהיה דין ולא דיין. כל נושא יידון לגופו. לא הולכים לבטל שום דבר ולא הולכים להקפיא שום דבר, בטח לא לחמש שנים. דרך אגב, הדיון היום הוא לא לגופו של עניין כמו שאמרנו. אבל שלמה, אני לא יכול להתאפק. ב-4.9 יש הקלטה של ראש הממשלה נתניהו. אני קורא לך מה הוא אומר: "חבריי החקלאים, אתם יודעים כמה אני אוהב אתכם, כמה אני גאה בחקלאות שלנו ששמה הולך לפניה בכל העולם. רבים מכם פניתם אלי בשבועות האחרונים לגבי סעיף 116. אמרתם שסעיף זה מבוצע בצורה לא הוגנת,

לא מדתית. בעקבות זה הנחיתי את מנכ"ל משרדי, רונן פרץ, קודם כל להשהות את הסעיפים ולבדוק מחדש". להשהות. זה לא אומר להקפיא לחמש שנים. אבי, יש לי תשובות בשבילך. כמו שאתה עשית שיעורי בית גם אני עשיתי. "אז קודם כל להשהות את האכיפה ולבדוק מחדש יחד עם גורמי המשפט והאכיפה, יחד עם ראשי המועצות שלכם, להכין מתווה חדש,

שלא יפגע בזכויות שלכם, שלא יפגע כמובן החקלאות שהיא כל-כך חשובה לנו. אני אבקש מכם מנדט להשלים את המלאכה". אני חוזר ואומר שאנחנו לא בדיון המהותי היום. אכן נעשתה בדיקה. בחודשים האחרונים נעשתה בדיקה. המסקנה היא אחת, שיש צורך לתקן את חוק קמיניץ או את התקנות, אבל במשורה. הווה אומר, שהתיקון בעיקר צריך להתייחס למשקים ולמשקי עזר. זה הפתרון. העניין הזה גם דווח לשר המשפטים אמיר אוחנה שאמון על העניין הזה, שבלעדיו שום דבר לא יתקדם. להזכירכם, לו יש את זכות הווטו בין אם לקדם ובין אם לעצור. בשיחה שערכתי עם הצוות שלו ועם אנשי המקצוע הבהרתי שכוונת ראש הממשלה והליכוד, אני מקווה גם של שר המשפטים, היא לבחון תיקון בחוק בכל הנוגע למשקים ולמשקי עזר. ליהודים בלבד. את זה ראש הממשלה אמר אתמול בירכא? אמרתי מה עמדת הליכוד בעניין הזה. מה אמר אתמול בירכא ראש הממשלה? אני מפסיק את הדיון. אם הדיון ככה, אני מפסיק את הדיון. אני שוב פעם אומר, הדיון המהותי הוא בוועדת הכספים. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הסמכת ועדת הכספים לדון בעניין חוק העבירות המינהליות - מס' 26 - הוראת שעה, כפי שתוקן בסעיף 19 לחוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות), התש"ף- 2019 ,

כל עוד אין ועדת פנים.

בעד - רוב נגד - אין נמנעים

בחירת ממלא- מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ הנושא האחרון: בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ.

בוקר טוב. סעיף 20 לחוק יסוד הכנסת קובע שכשיוצא יושב-ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן יושב-ראש הכנסת את מקומו עד שישוב. הסגן הוא הסגן שייבחר על-ידי ועדת הכנסת. יושב-ראש הכנסת פנה וביקש מהוועדה המסדרת שתקבע שאת מקומו ימלא סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי. אני מציע שנכבד את הבקשה של יולי, מותר לו לצאת לחופשה. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד - רוב נגד - אין נמנעים - אין הבקשה התקבלה. אושר, תודה רבה. הישיבה נעולה.